בוקר טוב לכולם, אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום 6 ביולי 2020, י"ד בתמוז תש"פ. הנושא הוא ייצוג נשים במועצות הדתיות לקראת הרכבה ואיוש המועצות הדתיות. לפני פתיחה ונושא הדיון אני רוצה לומר כמה מילים על שני נושאים שכן יש על סדר היום: אחד זה מחאת העובדות והעובדים הסוציאליים שכבר מתנהלת לה מספר שבועות. הענף הזה שגם כך מתוקצב בחסר ובעלי המקצועות האלה שגם כך מתוקצבים בחסר ובעומס בלתי נתפס בשוטף, העומס עליהם בתקופת הקורונה כפול פי כמה. העובדה שמשרדי הממשלה ומשרד האוצר ומשרד הרווחה הרבה פעמים נהנה מכך שבדרך כלל העובדות, ואני אומר העובדות, אני יכול להגיד שהרוב המכריע של העוסקים בתחום הן נשים, מאוד מסורות לעניין עצמו ומי שהלכה ללמוד עבודה סוציאלית, היא לא הלכה ללמוד עבודה סוציאלית כקריירה שהיא החליטה שעכשיו משם היא תעשה את האקזיט שלה ותוכל לטוס לטייל בעולם, אלא באמת עושות את זה במסירות נפש, אבל גם הסוס הזה שכל פעם נותנים לו פחות ופחות אוכל בסוף יגווע ברעב. אני רוצה,

להזדהות עם השביתה שלהם ועם המחאה שלהם ולקרוא מכאן גם לשר הרווחה וגם לשר האוצר, הכסף שמושקע שם הוא הכסף שבסוף שומר על החברה שלנו חברה בריאה, ובלי העובדות הסוציאליות ההתפרצות שאנחנו היינו חווים מבחינה חברתית הייתה דרמטית. הנושא השני שאני כן רוצה לציין, אתמול פורסמה כתבה בערוץ 13 של הכתב מאור צור, שעסקה בדיוק בנושא שדנו בו בשבוע שעבר, נושא הסרטונים, סרטון מזעזע שהופץ ופגע בנערה. אני לא רוצה להתייחס ברמה המשפטית. בכלל אני לא מצליח להבין את ההסדר שמגיעים אליו עם אותם הנערים הפוגעים. יכול להיות שאנחנו נצטרך עוד לתקן את החקיקה הזאת כדי להמחיש עד כמה הסיפור הזה הוא סיפור דרמטי וקשה. האירוע לפחות שתואר אתמול היה קשה מאוד ולצערי אני מחבר את זה לזה שמשרד החינוך לא הביא שום נתונים בדיון האחרון שהיינו, וכשפנינו להביא את הנתונים אמרתי להם, אני מוכן לקבל את הנתונים האלה בכתב. אני לא אגרור את כל מנהלי המחוזות, כי אמרה מי שאחראית במשרד החינוך, לנו אין נתונים, מי שאוסף את הנתונים זה כל מחוז וקשה לנו לקבל את זה מהמחוזות, אז ביקשתי לזמן את מנהלי המחוזות לכאן ואמרתי, מבחינתי שישלחו את זה בכתב, אז אני לא אצטרך לראות אותם פה. אני לא מחפש סתם לטרטר מנהלי מחוזות במשרד החינוך. קיבלנו מכתב מאוד עמום ומאוד אמורפי ממשרד החינוך בלי הנתונים עצמם, ואני שב ואומר למשרד החינוך, לא תוכלו לטפל בבעיה הזאת אם לא תמפו אותה. לא תוכלו להבין שיש פה צורך לגעת בנושא הזה ולטפל בו אם תמשיכו לטאטא אותו מתחת לשטיח. אני חושב שההתפוצצות של הסרטון שאנחנו ראינו אותה בכתבה אתמול בערוץ 13, זה מה שאנחנו ראינו. ישנם הרבה מקרים, אני בטוח, שפשוט לא מגיעים לשולחן או שמטואטאים מתחת לשטיח או שנשארים סגורים בתוך הבית, ולכן אני מבקש לישיבה הבאה שאנחנו נקיים בוועדה למעמד האישה,

חצי השעה הראשונה תוקדש לדיווח מנהלי המחוזות של משרד החינוך. יש לכם מספיק זמן לאסוף את הנתונים ממנהלי בתי הספר. שבו, תעשו טלפונים לכל מנהלי בתי הספר במחוז שלכם. אני רוצה לדעת כמה מקרים כאלה של סרטונים היו בבתי ספר, גם אם הם לא התקדמו לרף הפלילי. מכאן אני רוצה לעבור לנושא הדיון והוא נושא כהונת נשים במועצות הדתיות. אנחנו נמצאים ערב הרכבתן של מועצות דתיות חדשות. המועצות הדתיות שמורכבות על ידי הרשות המקומית עם משרד הדתות והרב המקומי הן מקום ציבורי לכל דבר ועניין שנותן שירותים ציבוריים, שאמור לעמוד בסטנדרטיים ציבוריים וזה לא סוד שכנראה ייצוג הנשים שם הוא נמוך. במקום לקיים דיון אחרי מינוי המועצות הדתיות, ביקשתי לקיים את הדיון הזה מוקדם ככל האפשר כדי שנעשה אותו לפני, מה שנקרא, שלא יגידו לנו, חבל שלא אמרתם אבל כבר מינינו, בפעם הבאה שנמנה, ניקח את הנושא הזה בחשבון. לכן אני ביקשתי גם איזשהו עדכון נתונים ומחקר ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. אנחנו נפתח בהצגה של מרכז המחקר והמידע ומזה נמשיך ונפתח את הדיון.

אני רק לפני כן רוצה לברך את מנהלת הוועדה ששבה מבידוד ארוך, הייתה שותפה איתנו בזום ובכל הדיונים אבל בכל זאת אחרי שנה וחצי שהיא חיכתה שהוועדה תחזור לפעול, ביום שהיא חזרה לפעול הכניסו אותה לבידוד. בבקשה. תודה אדוני היושב ראש, עדו אבגר, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. מאוד בקצרה אני אתאר את המצב. אין לנו הרבה נתונים. בישראל פועלות ככלל כ-130 מועצות דתיות שמספקות שירותי דת יהודים ברשויות המקומיות, ובעצם עד שנה אחרי הבחירות לרשויות המקומיות אמורים לחדש את הרכב המועצות. מהמשרד לשירותי דת הסבירו לנו שבגלל המצב השלטוני שנוצר לאחר פיזור הכנסת בעצם המועצות לא חודשו. כיום לא מכהנות מועצות דתיות. יש ממונים זמניים שבעצם אחראיים על הפעילות של המועצה כיום ואכן אנחנו נמצאים ערב חידוש הרכבי המועצות. נשלחו מכתבים שבהם השר בעצם מצהיר על כוונתו לחדש את הרכבי המועצות. ככלל, מועצות דתיות כמו כל גוף ציבורי מחויבות בייצוג הולם של נשים. בשנת 2017 חוזר מנכ"ל של המשרד לשירותי דת הגדיר בעצם את היחס המינימלי בין גברים ונשים במועצה, שבעצם מהווה ייצוג הולם בנסיבות העניין לפי המשרד לשירותי דת, והייצוג הזה בעצם תלוי בגודל המועצה. גודל המועצה תלוי בגודל הרשות. מועצה בת חמישה חברים, יש חובה שתכהן בה לפחות אישה אחת. במועצה בת שבעה חברים יכהנו שתי נשים לפחות ובמועצות בנות תשעה או 11 חברים יכהנו שלוש נשים לפחות, אז בעצם הדרישה היא לבין 20% ל-33% נשים בכל מועצה. מבחינת נתונים, יו"ר הוועדה ביקש מאיתנו לאסוף נתונים. כאמור, מועצות דתיות לא מכהנות כיום רוב מרביתם של הממונים הזמניים שאחראיים כיום על התחום הם גברים. במסגרת הזמנים המוגבלת שניתנה למשרד הם לא הצליחו לאתר את נתוני כלל המועצות האחרונות שכיהנו בעצם עד שהן פוזרו. הם איתרו נתונים של 51 מועצות שכיהנו נכון לספטמבר 2019, שבעצם זה היה מענה לבקשת חופש מידע שפורסמה. צריך להבהיר שהמועצות האלה בעצם הוקמו לפני חוזר המנכ"ל שיצא ב-2017. מנתוני המועצות האלה שלא מהוות מדגם מייצג של כלל המועצות שכיהנו, עולה שנשים היוו רק 17% מכלל חברי 51 המועצות שכיהנו. בכל אחת מ-51 המועצות האלה כיהנה לפחות אישה אחת. לא היו מועצות ללא נשים בכלל. בעצם זאת,

דרישת המינימום בחוזר המנכ"ל שיצא כאמור אחרי מינוי המועצות האלה לגבי מועצות בנות חמישה חברים. מועצות גדולות יותר עם שבעה, תשעה ו-11 חברים, בעצם רק מיעוט קטן מאוד עומד בסטנדרט שנקבע אחר כך בחוזר המנכ"ל. אם נסכם, מתוך אותן 51 מועצות שלגביהן פורסמו נתונים, רובן הגדול, 37 מועצות יצטרכו למנות מספר גבוה יותר של נשים בשביל לעמוד בדרישות חוזר המנכ"ל הנוכחי. היועצת המשפטית, מה מבחינת החוק? מה החובה החוקית שחלה עליהן מעבר לחוזר המנכ"ל? אין חובה חוקית ספציפית לגבי ייצוג נשים במועצות דתיות. מה שהזכיר עדו זה סעיף 6ג' לחוק שיווי זכויות האישה שקובע חובה לתת ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוגן של נשים, שזה חל על גופים ציבוריים וכמובן גם על מועצות דתיות. מה ההגדרה לביטוי הולם? ביטוי הולם זה משהו שלאורך השנים בפסיקה גם נקבע, אבל הכוונה היא שזה תלוי בגוף, בנסיבות, בכמה נשים עומדות בכישורים שנדרשים לכהן, כלומר לא בהכרח מדובר על ייצוג של 50% אלא לאור מכלול הנסיבות. חבר הכנסת יוראי להב. אני מתחבר לשאלה שלך את היועצת המשפטית. בעיניי ביטוי הולם אומר שבמועצות דתיות שמספקות מגוון שירותים שנוגעים לחייהן של נשים יהיה ביטוי כלשהו לנשים. תודה על סקירת הממ"מ. התנועה לנאמני תורה ועבודה פרסמה לקראת הדיון הזה נתונים הרבה יותר קודרים ביחס לייצוג הנשים במועצות מקומיות. כמו שצוין פה, בניגוד לחוק ההרכבים לא חודשו עד שנה מקיום הבחירות המוניציפאליות. לפי הנתונים של תנועת נאמני תורה ועבודה, מתוך 130 ממונים יש כיום רק תשע נשים, שאומר 7% מתוך הנציגות שמתוכן רק 4% ממונות ראשיות שהן בעלות סמכות הכרעה, שזה עוד מוריד את זה ל-3%. נתונים מאוד קודרים ולפיכך אני חושב שראוי שהוועדה, בהינתן העובדה שהמועצות הדתיות מספקות שירותים שהם חיוניים והם רלוונטיים לציבור הנשים בישראל, אני חושב שהוועדה מוכרחה לדרוש את החידוש המלא של ההרכבים של המועצות הדתיות ברחבי הארץ בהקדם האפשרי ולדרוש שעד שיחודשו ההרכבים צריך לדאוג לייצוג נשי גם בקרב הממונים, שיעלה על 7% במקרה הטוב ו-3% במקרה הרע. אני פשוט לא מצליח להבין את העניין הזה. יש שם נשים ראויות שיכולות לשמש כנציגות במועצות הדתיות וההתנהלות הזאת המובנת לי אבל היא כלל לא ברורה לי והיא כלל לא מקובלת ואני חושב שמתוך הוועדה הזאת צריכה לצאת דרישה וקריאה ברורה גם לשר הממונה וגם להתנעת הליך מסודר שיביא לחידוש המועצות לפי חוק. המצב הזה הוא פשוט לא מקובל, אדוני היושב ראש.

אני אפתח עם הנציג של משרד המשפטים שנמצא אצלנו. אני רוצה לשמוע את עמדת משרד המשפטים. אחריך בזום נמצא יועץ השר שמטפל בכינון ההרכבים, עו"ד שלמה נקי, אז תאתרו אותו בינתיים בזום ונתחיל איתך, עו"ד יגאל עם-פז. שלום, בוקר טוב, תודה רבה אדוני היושב ראש. אני אתחיל במה שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה. לעמדתנו המשפטית, לעמדתו המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה, החובה לדאוג לייצוג הולם לנשים היא חובה שחלה גם במועצות הדתיות והשר צריך לפעול בשקידה סבירה לאיתור נשים מתאימות במועצות הדתיות. החובה הזו חלה בין אם לפי חוק שיווי זכויות האישה מוזכר ובין אם מכוח הפסיקה. יש לנו פסיקה שמדברת שאפילו בגופים ציבוריים שהחוק לא חל עליהם במישרין, עדיין הפסיקה קבעה שיש חובה לדאוג לנשים מתאימות, והחובה המשפטית חלה. הנושא הזה הובא על שולחנו של המשנה ליועמ"ש בשנים 2016 ו-2017. כדי שהחובה הזו לא תישאר באוויר ולא תהיה משהו אמורפי, המשנה ליועמ"ש קבע בעצם מכסות מינימום. כמובן שאנחנו נברך על כל מינוי שהוא יהיה מעבר למכסות המינימום אבל בשלב זה נקבעו מכסות מינימום שהן בסופו של דבר מה שפורסמו בחוזר המנכ"ל ב-2017. אלו המכסות שאנחנו קבענו כאשר אנחנו מקווים שעם חלוף השנים כשאנחנו נראה שנשים מכהנות במועצות הדתיות וזה יהפוך להיות משהו יותר טבעי, אז אנחנו נוכל כמובן להגדיל את המכסות, אבל בשלב הזה אלה ההנחיות החייבות. מה המכסות אומרות? המכסות הן אלה שציין הבחור מהממ"מ, בהרכב של חמישה חברים, לפחות אישה אחת, בהרכב של שבעה חברים, לפחות שתי נשים, בהרכב של תשעה חברים, לפחות שלוש נשים ובהרכב של 11 חברים, גם לפחות שלוש נשים. איך אתם אוכפים את זה במצב שבו ממנה הרשות המקומית מצד אחד? הרי כל אחד יטיל את החובה על מישהו אחר. תבוא הרשות המקומית, תגיד, בסוף זה אמור למנות. יבוא השר יגיד, שהרשות המקומית תמנה, והרב הראשי בכלל - - - מבחינת באמת הליך הרכבת המועצה הדתית, זה הליך שהוא מלאכת שמוטלת על שלוש רשויות אבל בסופו של דבר יש לנו את המשרד לשירותי דת שהוא הגורם הרגולטור, ויש את דינה לפידות, היא מהלשכה המשפטית של המשרד לשירותי דת שהם בסופו של דבר מקבלים את כל ההרכבים ואם הם רואים שלא עומדים במכסות שנקבעו בהנחיית היועמ"ש ובחוזר המנכ"ל, אז הם לא מאשרים את ההרכב והם אומרים לסיעות, תחליטו מי יחליף חבר וחברה כדי לדאוג למכסה המינימלית. לא היו הרבה מאוד הזדמנויות לבחון את היישום של ההנחיות שלנו וזאת בגלל שנכנסנו לתקופה של בחירות. בתקופת בחירות אנחנו לא ממנים הרכבים בגלל המגבלות של תקופת הבחירות אבל לפני הבחירות המוניציפאליות, ממה שאנחנו ראינו, המשרד לשירותי דת כן עמד בהנחיות המינימום של החברים. אחרי זה נכנסנו לתקופת בחירות מוניציפאליות, אחרי זה לשורה של תקופות בחירות לכנסת ולכן בעצם עכשיו תהיה הזדמנות לבחון מחדש את הדבר הזה. אז תיכף תהיה הזדמנות למשרד לשירותי דת להציג בפנינו כמה הרכבים הוא פסל או החזיר חזרה לרשות המקומית. חברת הכנסת תהלה פרידמן ואחריה עו"ד דינה לפידות.

אני רוצה לשאול, כל הדברים שאתה אמרת זה היה ויש הרכב. הבעיה שלנו כיום היא שלמעט עמק חפר, אין הרכבים. בכל זה ממונים ובתוך הממונים 3% זה נשים או משהו כזה, אז קודם כל מה הדד-ליין שלכם למינויים? אני מבינה שהיה בחירות מוניציפאליות, צריך שנה מהבחירות וזה היה בלתי אפשרי. אני מניחה שלא הייתה כתובת, נכון? מה הדד-ליינים שלכם למנות כדי שגם אנחנו נוכל לעקוב אחרי זה? והיה ולא ממנים, מה האחוז של נשים מתוך הממונים? מתוך ההרכבים אנחנו מבינים שיש מכסה אבל מתוך הממונים גם צריך להיות מכסה. זה לא יתכן המצב הזה שיש 3% נשים ממונות.

אני גם אבקש ממך להתייחס. הרי למשל בוועדה למינוי שופטים קובעים שכל אחד מהשותפים צריך גם למנות אישה, זאת אומרת מבין השרים צריכה להיות אישה, מבין חברי הכנסת צריכה להיות אישה. מדוע כאן אין איזושהי חובה או אתם או המנכ"ל לא מטיל חובה שאומר, אין בעיה, יש תנאים אבל בתוך ההרכבים צריך לקבוע מה החובה על הרשות המקומית מבחינת מינוי נשים ומה החובה על השר מבחינת מינוי נשים? שלא אחד יטיל על השני את האחריות. דינה לפידות, עורכת דין מהלשכה המשפטית במשרד לשירותי דת. אנחנו למעשה נמצאים היום בתחילתו של הליך חידוש ההרכבים, ממש בהתחלה, ומנסים למעשה להסתכל קדימה. ההנחיות פורסמו, הנחיות מאוד ברורות לגבי מינוי הנשים. היום למעשה גם הכול נמצא באתר ואתם מוזמנים לפתוח ולעקוב. יש שם טבלה מסודרת של כל המכתבים שנשלחו. בהנחיית היועצת המשפטית הכול הועלה לאתר. אפשר לראות שם היום את כל המכתבים שנשלחו על ידי השר בחודש האחרון. אנחנו ממש בתחילתו של ההליך, זאת אומרת, למעשה על השולחן שלנו כרגע מונחים סך הכול שני הרכבים שהגיעו אלינו בינתיים, שניהם על פניו לפחות בנושא של ייצוג נשים, עומדים בהנחיות. הכול עובר דרך הלשכה המשפטית. בסופו של דבר אנחנו אלה שצריכים לאשר. אבל אם הם לא ממנים הרכב, יש לכם "שוט"? כל ההארכות הן בעצם לתקופה קצובה. לא יהיו הארכות עד בלי סוף. למעשה לכל אורך תקופת הבחירות ככה פעלנו. אנחנו כל פעם הארכנו לעוד כמה חודשים ועוד כמה חודשים מתוך הבנה שיש פה איזה מצב של כיבוי שריפות, זאת אומרת אנחנו צריכים פה איזה משהו ביניים כמובן לא לטווח ארוך. ההארכה האחרונה הייתה לארבעה חודשים. אנחנו מנסים להיות אופטימיים. ארבעה חודשים שנגמרים מתי? אני חושבת שהוארכו בחודש האחרון, אז עוד פחות או יותר ארבעה חודשים. כן, אבל יש גם כן מינויים של שר. המועצה הדתית היא 50% על ידי נציגים של מועצת העיר ו-50% זה מינויים של שר. 45%. זה תלוי אם יש רב מקומי או אין רב מקומי. תחילת ההליך בעצם נעשה בלשכת השר אבל כל הרכב מובא אלינו ללשכה המשפטית לאישור, ואצלנו בוחנים את כל העמידה בתנאים כולל ייצוג נשים. אבל יש לשר מאגר אנשים שהוא רוצה למנות למועצות דתיות? יש איזשהו מאגר? מאיפה הוא מביא שמות? אני לא יודעת אם יש לו מאגר. אנחנו ממש בתחילתו של הליך. אנחנו בלשכה המשפטית הקפדנו תמיד שלפחות תהיה אישה אחת עוד לפני ההנחיות הברורות של משרד המשפטים. אני פשוט רוצה להבין האם אתן מבינות את הדחיפות של העניין הזה, כי כרגע אין ייצוג לנשים בהרכבים האלה. זה מובן מאליו. סבבה, רק רוצה לוודא. אני רוצה להמשיך. יוליה. תודה אדוני היושב ראש. אני כיהנתי כחברת מועצת העיר חולון 13 שנה. הייתי ראש סיעה ואז מיניתי אנשים למועצה הדתית. שלא יהיה לכם ספק, כשרציתי למנות אישה למועצה הדתית, קיבלתי שם התנגדות עזה של כל חברי המועצה כולל ראש העיר, ומכל המפגלות. בסוף אני הצלחתי כי לא היה עלי "שוט". בשום מקום לא כתוב שאסור למנות, אבל אתם יודעים מה קרה אחר כך? האישה הזאת הייתה מודרת מכל הפעילות ומכל הארגון של אותה מועצה כי פשוט לא הזמינו אותה ולא שיתפו אותה. מתוך זה שהיא חברת מועצה דתית אין לה כלים. זה לא רק למנות נשים לשם למנות.

לקבל גם סמכויות ולהיות חלק פעיל, כי אנחנו יודעים איך זה. הם הולכים אחר כך לבית כנסת, כל המועצה הזאת, יושבים שם ביחד, היא בחלקת נשים ואין לה דרך בכלל להשתלב שם, במיוחד שהיא הייתה שם מבודדת במונחים של היום. לנשים יש חלק ברור, לא צריך להסביר את זה. הראיה שלנו היא טיפה אחרת, אנחנו רואים דברים אחרת, זה שיתוף פעולה. הדת לא שייכת רק לגברים, גם לכולם. אנחנו חצי מהמשתמשות בשירותי הדת בכלל ו-100% מהמשתמשות במקווה. התכל'ס הוא מאוד פשוט. חוץ למנות נשים צריך גם לדאוג שזה לא יהיה אישה אחת מסכנה, בודדת שאין לה שם כוח.

צריך להבהיר לכל יושבי ראש המועצות ולתת לזה "שוט", שהנשים האלו חייבות להיות חלק פעיל ומהותי בכל ההרכב הזה ולא רק בשביל נראות ציבורית. אני ארחיב טיפה ברשותך כי אלעזר שטרן גם יושב פה, כי הבעיה היא הרבה יותר רחבה. הוא בזמנו, בשבוע שעבר הצעת הצעת חוק על הרכב של הגוף הבוחר, מועצת הרבנות הראשית. הצעת חוק שהתקבלה בברכה. כן, גם לנו יש חוק כזה בדיוק, הרבה יותר רחב. לא אפשרו לי להצמיד את זה לאלעזר שטרן כי שלנו זה הרבה יותר רחב. אנחנו חייבים לחשוב על שינוי מהיסוד ולהבין, דת לא שייך לאשכנזים ולמזרחים ולגברים או לנשים, שייך לכולנו. גם לציונות דתית הוא שייך. צריך להפסיק להדיר ציבורים שלמים מהתחום הזה, וכמובן אני מקווה מאוד שנוכל לקדם את זה, גם להרחיב את הגוף הבוחר שיהיה שם ייצוג נשי, מכובד וראוי. זו מערכה גדולה. אתה עכשיו נגעת בנקודה מאוד קטנה וספציפית אבל הדרך הגדולה מתחילה מהצעד הראשון. תודה. תני פרנק מתנועת נאמני תורה ועבודה. שלום, תודה רבה על הדיון החשוב. רק באמת כמה נתונים מדויקים שהוצאנו גם הבוקר ביחד עם ארגון עתים וארגונים נוספים. המצב הנוכחי הוא שבעצם יש 130 מועצות דתיות ללא הרכב נבחר בכלל,

כבר מסוף אוקטובר 2019, השנה של הבחירות לרשויות המקומיות. מדברים על מצב שבו אין פיקוח ציבורי על המועצות הדתיות. יש ממונים מטעם השר. כמו שחברת הכנסת מלינובסקי אומרת, לא ברור מה המאגר, מאיפה הגיעו הממונים. יש אנשים שמכהנים כממונים בכמה מועצות דתיות,

זה כנראה משהו שאפשר לעשות בכל מיני מקומות, ומתוכם רק ארבע נשים הן בעלות סמכות הכרעה, זאת אומרת תשע ממונות, כ-7% ורק 3% מכלל ראשי המועצות שהם בעצם מנהלים בפועל את המועצות, הן נשים. תני, למה אתה תולה את זה ב-2019? מה היה קודם?

אז אני אגיד מה היה קודם. גם בסוף הקדנציה הקודמת, למרות שעל פי החוק שנה אחרי הבחירות לרשויות המקומיות צריך לחדש את כל ההרכבים, רק 60 מועצות דתיות, היו בהן הרכבים, זאת אומרת אנחנו מדברים על פחות ממחצית מכלל המועצות הדתיות. גם ההנחיה החשובה מאוד שהנחו כאן ממשרד המשפטים והמשרד לשירותי דת, היא לא תיושם אם פשוט נמשיך את המצב הקיים של מינוי ממונים והארכה. את צודקת שמדובר בהארכה קצובה. מה קורה כשלא ממונה מועצה דתית? כשלא ממונה מועצה דתית השר יכול למנות שני ממונים מטעמו ובאמת מאריכים את הכהונה שלהם. אז מעניין אותי לשמוע, סליחה, מהמשרד לשירותי דת. מתוך המועצות הדתיות הקיימות כרגע בכמה יש ממונים ובכמה יש הרכבים? כרגע כולם ממונים בגלל האילוץ החוקי. שניים במועצה ממונים? זה שניים, אחד עם סמכות הכרעה ואחד בלי. בתוך המועצות הממונות כמה נשים יש? מעט. אין לי את הנתונים המדויקים. כי זה דווקא לגמרי בשליטתכם, זה השר מינה. אגב, זה גם מאוד קל. אפשר לעשות 50% נשים, 50% גברים ואז ממונה וממונה ביחד. למעשה כן.

הנחיות מאוד ברורות ממשרד המשפטים גם לגבי ייצוג נשים בהרכבים ועכשיו גם לגבי ייצוג נשים בממונים. מה ההנחיות לגבי ממונים? הן מאוד ברורות. ההנחיות לגבי ממונים הן שאנחנו דורשים שהשר צריך לנסות שיהיו מבין הממונים 50% נשים. מה זה לנסות? ואם הוא לא הצליח? ניסה ולא הצליח? אז אני אסביר. לגבי כל הממונים שהזכיר תני, אנחנו מדברים בעצם על הארכת מצב קיים ולא על ממונים חדשים. זה לא שהשר לקח אנשים מחוץ למערכת והכניס אותם.

בגלל שפקעו כל ההרכבים לפי הוראות של החוק ומכיוון שאי אפשר היה לעשות הרכבים, זה דבר שגם עשינו אותו ב-2014 שהיה את הבחירות המוניציפאליות - - - בסיטואציה הזאת יש

השר צריך לפעול לחידוש כל הרכבי המועצות הדתיות כי אלה הוראות החוק. הוראות החוק מדברות על זה שהמועצה הדתית צריכה להתנהל על ידי הרכב ייצוגי ולכן השר צריך לפעול לחידוש הרכבי המועצות הדתיות בכל המקומות בארץ. אנחנו מבינים שזה לא דבר שקורה תוך יום, זה הליך שהוא ייקח מן הסתם כמה חודשים. למה? כי זה הליך שהוא מצריך מעורבות גם של הרשות המקומית. מה הבעיה לרשות מקומית למנות תוך חודש הרכב? ההליך הזה הוא הליך מורכב. אני חייב לומר לכם בשיא הצניעות. יש אינטרס למישהו שההליך הזה יהיה כל כך מורכב. הוא לא כל כך מורכב. הרשות המקומית ממנה הרבה מאוד מינויים במהלך כהונתה. אפשר לבדוק בשנה האחרונה בכל הרשויות המקומיות כמה הם מינו לדירקטורים לחברות העירוניות שלהם, כמה מהר הם מינו מנכ"לים לרשויות המקומיות, כמה מהר הם מינו מנכ"לים לחברות העירוניות. ההליך הזה הוא לא הליך כזה מורכב. אם היית אומר לי, תשמע, יש פה הליך שעכשיו מישהו בשביל להתמנות להרכב מועצה דתית, הוא חייב לעבור בחינה שרק הלימודים לבחינה הזאת זה חצי שנה.

מדובר בהליך מאוד פשוט שהממשלה בהחלט יכולה לקצוב אותו בזמן. זה מצד אחד. מהצד השני אני חייב לומר לכם, כשאתם מאפשרים לשר להשאיר את הממונים הקיימים במועצות שלא מונו בהן הרכבים, בהרבה מאוד מהמקרים יש אינטרס לשר שיישארו הממונים הקיימים, ונוח למרוח, סליחה על הביטוי, עד שניכנס אולי למערכת בחירות הבאה בעוד שנה או בעוד חודש, אני לא יודע בעוד כמה זמן ואז עוד פעם יש מערכת בחירות. כמה זמן נמצאים הממונים במועצות האלה שאין בהן הרכבים? מאוקטובר 2019. לפני כן לא היו כל המועצות מאוישות, תקנו אותי אם אני טועה.

עד אוקטובר 2019 כל המועצות המקומיות היו מאוישות?

כמה היו עם הרכבים וכמה היו ממונות? פחות או יותר 50% אני חושבת. זה לא מספר של מה בכך. זה לא איזה מספר קטן. למה אתם לא קוצבים את זה בזמן? אם אני זוכרת נכון, מועצת העיר מתכנסת מייד אחרי בחירות שעברו וממנה את ההרכב שלה על פי מפתח סיעתי. אחר כך באים נציגים של שר. למה הרשויות לא מילאו את חובתן למנות את החלק שלהן? מרכז שלטון מקומי נמצא איתנו בזום? אלעזר, אתה רוצה בינתיים?

חבר הכנסת שטרן, בבקשה. אני חושב שכל ההסתכלות שלנו, כל המושג הזה של מועצות דתיות דרוש רביזיה קשה.

כשאני אומר רביזיה קשה, תראה, האם אתה מעלה על דעתך שמחלקת חינוך ברשות מקומית ימנה שר החינוך? כמובן שלא. אם אנחנו רוצים לתת את המקום האמיתי והמכובד ששירותי דת ברשויות מקומיות ראויות לו, זה צריך להיות מחלקה בעירייה. זו הצעת החוק שלי. זה גם יותר זול. מכל הבחינות. דרך אגב, אפרופו מה שאמרת, אם הזכרת כבר את הגוף הבוחר ואם אנחנו פוחדים שיש שם מישהו שיהיה לו אנטי, אפשר לקבוע בתנאים של חלק מהאנשים סוגים של השכלה, סוגים של תעודות. אתה יכול להתגבר על כל הדברים האלה. דרך אגב, בשוהם לדעתי זה עובד ככה אם אני לא טועה. בשוהם אין מועצה דתית, יש מחלקה. גם במועצה אזורית מטה אשר אני יודע שאין.

גם במודיעין ששם נמצא יושב ראש השלטון המקומי, ולכו לראות האם התושבים הדתיים, יש להם תלונות חוץ מפחות מסחרה ולכלוך של שירותי דת, וכמובן כיוון שהתכנסנו לדיון הזה, גם הנושא של צמצום הפגיעה במעמד הנשים. עד אז אנחנו כמובן כל הזמן נדביק טלאים, ולכן אני חושב שהאופטימיות הזאת של לתלות את הכול ב-2019 וכמה זמן יש להם, הנה עובדה שאחרי חמש שנים, ב-2018 היו 60 רשויות שלא איישו אותה, ולכן אני חושב שלצד הטיפול הדחוף, קודם כל באיוש עכשיו אני מתכוון כמובן לייצוג נשים בעיקר, נקדם גם את הרעיון הזה של איך נראית היהדות במדינת ישראל, איך נראים שירותי הדת במדינת ישראל. בנושא הזה דרושה רביזיה דחופה.

מרכז שלטון מקומי, עורכת הדין מירה סלומון בזום. כמו שנאמר על ידי חבר הכנסת שטרן, אנחנו סבורים שיש קושי ממשי במינוי של מועצה דתית שהיא פועלת מחוץ לרשות המקומית, בלי שלרשות המקומית יש באמת שליטה באיך הדברים נעשים כשהיא נדרשת לתקצב ברשות המקומית את אותה מועצה בשיעורים שנעים בין 25% ל-75% תקציב לעומת המדינה. הדבר הזה מביא לקושי רב ברשויות המקומיות. הסוגיה של מינויים במועצה המקומית כמו שאמר נציג משרד המשפטים, היא סוגיה מורכבת כיוון שהיא צריכה להיות מוסכמת על השר לשירותי הדת, גם המינויים של נציגי הרשות המקומית. במסגרת מערכות הבחירות החוזרות ונשנות של הכנסת, המשרד לשירותי דת הוציא לרשויות המקומיות מכתב לפיו למעשה אין אפשרות למנות בשל היות הממשלה ממשלת מעבר ולכן הוא משמר ומקבע את ההרכבים הנוכחיים, המינויים הנוכחיים ולכן נשארנו עד עכשיו בלי באמת יכולת לבצע שינויים משמעותיים במועצות. זה מה שאנחנו יכולים לומר. מה עמדתכם לגבי ההצעה שהמועצות הדתיות יהיו פשוט מחלקה לשירותי דת ברשות המקומית? מה עמדת משרד שלטון מקומי? הנושא הזה עלה מספר פעמים במרכז השלטון המקומי. בישיבת ההנהלה הקרובה זה אמור לעלות פעם נוספת. עד כה טרם התקבלה החלטה של הנהלת מרכז השלטון המקומי בנושא הזה, בניגוד להחלטות בענייני שיעורי התקצוב שבזה מרכז השלטון המקומי תומך חד משמעית לשנות. אנחנו נעדכן את יושב ראש הוועדה אם ירצה אחרי ישיבת ההנהלה. אוקיי, תודה. אריאל מואב ממכון עתים. אני מצטרף לברכות על הדיון החשוב הזה. אנחנו בארגון עתים מקבלים אלפי פניות מאנשים שניגשים לשערי המועצות הדתיות כדי לקבל את שירותי הדת שלהם. זה מאוד ברור, איפה שיש ייצוג לנשים ואיפה שיש ייצוג לכלל האוכלוסייה, הפיקוח ותהליך קבלת ההחלטות משפר תמיד את השירותים במקום. אני רוצה לחזור לנתונים שנאמרו כאן קודם. ערב הבחירות לרשויות המקומיות היו 15% נשים מבין חברות במועצות הנבחרות, זאת אומרת איפה שהיו הרכבים, וכרגע ירדנו ל-3%, כלומר תשע נשים מתוך 260 ממונים זה 3%. שמענו כאן ממשרד המשפטים וגם מהמשרד לשירותי דת שאם לא תהיה מכסה של נשים, לא יאושר הרכב, כלומר אנחנו רק ממשיכים את האבן המתגלגלת הזאת של תופעת הממונים שהיא זאת שצריכים לבטל. אני חושב שכמו שיושב ראש הוועדה אמר, הפתרון הוא לתת לכל גוף מבין שלושת הגופים שמרכיבים את ההרכב לעמוד במכסה משלו. לא צריך שכל ההרכב יעמוד במכסה אלא כל גוף יעמוד במכסה כזאת, ככה שנגיע למכסה הנדרשת, מה גם שלא חייבים להיצמד למכסה. אם יהיו רק 30% גברים, זה גם לא רע אבל נתחיל מכאן. בנוסף לזה, כל הסיפור הזה של הממונים דורש תיקון של חקיקה. הווטו שיש לכל גוף הוא רק תוקע אותנו. אנחנו צריכים לתקן גם את הנקודה הזאת כדי להביא לשירותי דת שהם מתאימים לכלל הציבור בכל רשות מקומית. תודה. עורכת דין ציפורת שימל מאמונה, ואחרייך אני רוצה את אושרה פרידמן מהרשות לקידום מעמד האישה. שלום לכולם, קודם כל אני רוצה לחדד כמה נקודות קטנות שנזכרו כאן. אני רוצה לחדד אותן קצת יותר. לגבי הנושא של זכות הוטו שדובר כאן ממש עכשיו. העובדה שאנחנו נמצאים באיזושהי קונסטלציה של 45%, 45% ו-10% - - - מקומי שאגב, חלק מהמקומות לא קיים. זכות הוטו הזאת היא זו שבעצם מובילה אותנו בעצם להגיע לסעיף שהוא סעיף שהוא סוג של איזושהי ברירת מחדל שנקבעה בחוק, סעיף 6ב' 2 שמדבר על כך שרק כאשר באמת אחרי תום שנה אם לא נוצר הרכב, אז בעצם נגיע לסיטואציה של ממונים. אותה ברירת מחדל קיימת היום כאיזשהו סטנדרט ופה בעצם הקושי האמיתי שבעצם מוביל אותנו לבעיית הנשים כיוון ששער הכניסה לרוב הנשים בסיטואציה של המועצות הדתיות היא דרך ההרכבים. במקום שאין הרכבים אז כמובן שהסיטואציה היא כזו שאחוז הנשים הוא מועט כמו שאנחנו יודעים ושמענו. מעבר לזה אני רוצה להצביע על עוד קושי שקיים והוא בעצם איזשהו קיבעון שקיים לאורך שנים רבות בנושא של הממונים. יש לנו רשויות מקומיות,

חלקן מהגדולות ביותר בארץ: ירושלים, חיפה וכו' שבהן יש לנו לאורך שנים על גבי שנים איזשהו כיוון בכלל לייצר הרכבים, והסיטואציה הזאת מובילה אותנו למצב שבעצם הנשים, אין להן דריסת רגל בכלל באותם מקומות. אנחנו מדברים על מקומות כמו שהוזכר קודם, בכלל בכל התפקידים, וכל הנושא הזה של שירותי הדת במועצות הדתיות, יש להן חלק לא מבוטל שנוגע לצרכים שהם צרכים נשיים. אנחנו יודעים שהסיטואציה הזאת היא סיטואציה מאוד בעייתית. אני רוצה לציין עוד נקודה. נשים בחלק מתוך המועצות הדתיות הן בעצם כטבען של נשים, נכנסות לעובי הקורה בתוך הפעילות של המועצות הדתיות. הן מבקשות את הפרוטוקולים, הן רוצות לדעת את כל ההיבטים התקציביים ואז הן חשות שבעצם הן נמצאות שם כפי שכבר הוזכר קודם, הן מרגישות שהן בעצם נמצאות על תקן האישה. בעצם הסיפור של הקיבעון של ההרכבים מהווה מחסום מאוד גדול בדרך לשילוב של נשים בתוך המועצות הדתיות והכניסה שלהן, ואנחנו חושבים שהדברים האלה הם דברים שחייבים להשתנות מן הבסיס כיוון שאנחנו נמצאים כמו שאמרתי, באיזושהי ברירת מחדל שהפכה להיות סטנדרט והמצב הזה הוא מצב קשה מאוד. חברת הכנסת תהלה פרידמן רוצה לשאול משהו. רק שאלה בהמשך לדברים האלה. האם יש הבדל בתקצוב של מועצה דתית שיש לה הרכב ושל מועצה דתית שלא פועלת אלא ממונה? הרי אין לה את אותן הוצאות. כי יש אינטרס לשר שהוא ימנה. נכון, אבל האם יש דרך להתלות תקצוב בדבר הזה? רק ראש המועצה מקבל משכורת.

אני מניח שחברת הכנסת פרידמן מנסה לומר, גם בנושא התקציבי אתה לא מפעיל שום סנקציה שמעודדת את הנוגעים בדבר להקים את ההרכב. אנחנו נשאיר את זה להמשך כי אני רוצה לשמוע את אושרה פרידמן מהרשות לקידום מעמד האישה, ואחריה יועץ השר מחובר בזום. בוקר טוב לכולם, תודה על ההזמנה לדיון המכובד והחשוב הזה. אנחנו שמחים על הכבוד להצטרף לדיון הזה, אך יחד עם זאת חשוב לי להגיד שלנו אין שום סמכות בנושא על אף שאנחנו עוסקים בנושא של קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי. אנחנו לומדים את הנושא לעומק. אני חייב להבין, מה עושה הרשות לקידום מעמד האישה בממשלה, אם לא למשל לפעול מול משרד הדתות כדי שהשר ימנה נשים? תתארי בבקשה את הפעולות שעושה הרשות מול משרד הדתות על מנת שבמינוי ההרכבים יהיה ייצוג הולם לנשים. אז קודם כל, כל שר קיבל פניה ממנכ"לית הרשות לטובת הנושא כדי למנות ולדאוג שיהיה שוויון בין המינים בכל אחד מהמשרדים והמינויים האפשריים, ולטובת הנושא הפעילות שלנו גם תוצג בוועדה ב-14 ביולי על ידי מנכ"לית הרשות, אוה מדז'יבוז'. לצערי הרב, על אף כל הפניות החוזרות שלנו אין בזה שום הבטחה כלשהי שאומרת שהשר בעקבות פניה כזאת יאלץ או יחשוב שהוא יכול לעשות את זה. זה נתון לבחירתו לצערי הרב ובמקרה הזה אין ספק שצריך למצוא פתרונות הרבה יותר פרקטיים לטובת הנושא. אוקיי, תודה. עורך הדין שלמה נקי, יועץ השר, שמטפל בכינון ההרכבים.

איפה עומד נושא המינויים מבחינת מינוי נשים בהרכבים. אוקיי, אני

אגיד מילה מקדימה. אני שמעתי כרגע על שאלה האם השר ממנה נשים או לא ממנה נשים, אז אני רק רוצה להבהיר, השר לא ממנה יושבי ראש מועצות דתיות. השר, הדבר היחיד שהוא עושה, הוא מנחה את התהליך. הרי בסופו של דבר מי שבוחר את יושב ראש מועצה דתית זה ההרכב עצמו. הגוף הבוחר, בעצם זה ההרכב שמתוך תוכו הם בוחרים את היושב ראש. לשר אין דין ודברים בעניין הזה. שלמה, אנחנו מדברים קודם כל על ההרכבים. השר ממנה 45% מההרכב של המועצה הדתית. במועצה דתית שאין הרכב הוא ממנה את הממונים. כרגע אנחנו לא נמצאים בסיטואציה של ממונים מאחר ואנחנו עכשיו נמצאים בהליך של הרכבים, אז נתחיל מההרכבים. באמת הדבר היחיד שהשר יכול לעשות זה להכניס כמה שיותר נשים להרכב עצמו בשביל שבסופו של תהליך זה ישפיע גם על הבחירה של היושבת ראש, במידה וזאת תהיה יושבת ראש. היום המצב הוא גם בהתאם להנחיות, גם בהתאם לחוזרי מנכ"ל, מתמנים לפחות כ-30% נשים בהרכבים. קיימת סיטואציה שכזו ש-100% מההרכב יהיו נשים. מתי זה קרה ב-72 שנה האחרונות? קודם כל ההנחיות האלה לא נמצאים איתנו 72 שנה, זה מהשנים האחרונות. אנחנו נמצאים בעניין הזה באיזושהי התקדמות אבל זו המציאות. הרי אנחנו יודעים שככל שנכניס נשים יותר להרכבים, אז בסוף התהליך כאשר אנחנו יודעים שההרכב עצמו הוא זה שבוחר את היושב ראש, אז יהיו יותר יושבות ראש מועצה דתית. אז בגלל זה אתם לא ממנים נשים, כדי שחס וחלילה לא תגיעו למצב שיהיו 100% נשים? אני לא מבין. מה זאת אומרת לא ממנים נשים? לא הבנתי את השאלה.

הנתונים בהרכבים כרגע, שהם לא עומדים אפילו בתנאים של 30% נשים. אין כזה דבר. אנחנו לא מקבלים בכלל פניות שלא עומדות ב-30% האלה. אין סיטואציה שכזאת. זה חלק מהתהליך הראשוני. הרכב אמור להכיל תשעה נציגים. אם לא יהיו שם שלוש נשים, זה לא יתקדם לשום מקום. זה אנחנו צריכים להבין. זה חד משמעית. מה אמרת? אני אמרתי, במידה ובמיקום מסוים יש תשעה נציגים להרכב מועצה דתית, אם לא יהיו שם שלוש נשים לפחות, זה לא יתקדם לשום מקום. לא יתחיל התהליך בכלל. זה חד משמעית. מה שקורה במצב כזה, שלא מתחיל התהליך ואז השר ממנה שני ממונים. מתוך הממונים שמינה, אני יודע שזה לא השר הזה, זה לשרים הקודמים, השר הזה נכנס לתפקידו זה מכבר, אבל אני מניח שגם מבחינתו הסיטואציה שבה יש ממונים, נוחה יותר הרבה פעמים הסיטואציה שבה יש הרכבים ולכן שאלתי ואולי אתה תדע להגיד לי, מבין הממונים, לא מבין ההרכבים, כמה נשים יש? כמה נשים מונו מבין הממונים? אני לא יודע להגיד. אני יודע שיש נשים. אני לא יודע לנקוב במספרים. אני רק יודע דבר אחד: כרגע לפחות בשלב הזה עם השר החדש בתקופה הזו, הנושא של ממונים לא נמצא על הפרק. כרגע אי אפשר למנות ממונים. כרגע אנחנו עוסקים רק בהרכבים. ההרכבים, בכל אופן יש להם נפח די גדול, משמעותי, של נשים שבסופו של תהליך יביא גם לבחירה של יושבות ראש מועצה דתית. במידה וזה יגיע לנושא של ממונים, אני הבנתי שכבר יש איזושהי תוכנית גם לשלב נשים. א', מה התוכנית? ב', גם מה תאריך היעד? עליכם יש חובה למנות מועצות דתיות, למנות הרכבים. מה היעד שלכם? תוך כמה זמן אתה אומר לי, יהיו הרכבים? כרגע היעד שלנו הוא קיים. אנחנו יודעים שבכל הרכב מועצה דתית צריך להיות כ-30% נשים. מבחינת זמן. להגיד לך מה יהיה בסוף התהליך, אני לא יודע להגיד לך,

מי שבוחר בסוף את היושב ראש מועצה זה ההרכב עצמו. שלמה, אנחנו לא מדברים על ראשי מועצה דתית. עוד חזון למועד, מה שנקרא. עוד לא הגענו לשם. לדעתי זה צריך להיות 50% אבל לפחות בהנחיית המנכ"ל של ה-30% עומדים הרכבי המועצות הדתיות ושממונים ההרכבים האלה בזמן. מה היעד שאתה כמי שאחראי מטעם השר על מינוי ההרכבים מציב שאתה אומר, תוך חודש יהיו הרכבים בכל המועצות הדתיות. אתה יכול להגיד דבר כזה, תוך חודשיים, תוך שנה, תוך שנתיים? פעם ראשונה לדעתי שאנחנו התחלנו בהליכים ב-130 מועצות דתיות בכל רחבי הארץ. בגלל הסיטואציה של בחירות על בחירות אז זה מה שקרה. תספיקו לעשות את זה לפני הבחירות הבאות? אנחנו לא מגדירים את סד הזמנים. למה אתם לא מגדירים סד זמנים? סד הזמנים הוא קבוע בחוק. יש את ה-30 יום שהרשות המקומית צריכה לתת לנו את התגובה שלהם. אחרי זה יש להם 15 יום נוספים, אבל אנחנו בשאיפה שבעוד פחות מארבעה חודשים אנחנו נגיע לפחות בשלב משמעותי להרכבים בכל רחבי הארץ. אני מדבר על ארבעה חודשים בעיקר בגלל שכרגע מאחר וכולם ממונים, פוזרו כל ההרכבים, אז נותנים הארכות מפעם לפעם. זה גם בהתאם להתקדמות בהרכבים. אני מניח שבמידה ומקומות מסוימים לא יתחילו בהרכבים, תהיה להם בעיה. חברת הכנסת פרידמן. שמענו מהלשכה המשפטית שנתתם הארכה של ארבעה חודשים לעיריות למנות הרכבים. מה הסנקציה אם עירייה לא מתחילה תהליך? האם אפשר שתהיה סנקציה תקציבית על מימון של מועצה דתית שלא ממנה הרכב? אני מקווה שהבנתי את השאלה, הייתי קצת מנותק. הסנקציה אומרת,

שבמידה ורשות מקומית לא משתפת פעולה, יש סמכויות שעוברות לשר והוא אמור לפעול על פיהן.

אבל זה לא עוזר לנו,

זה המצב של הממונים. אני לא נכנסתי לשאלה אם זה עוזר. השאלה הייתה האם יש סנקציה? אני לא יודע אם לקרוא לזה סנקציה אבל כן, יש סמכויות שעוברות לשר והוא זה שאמור לתפעל את העניינים במקום הרשות המקומית. הסמכות היא מינוי ממונים. אנחנו נמצאים באותו לופ. לא דווקא בסמכות ממונים, גם במינוי הנציגות להרכבים. אם אני מצליח להוציא מדבריך, היעד שלכם הוא תוך ארבעה חודשים למנות את כל ההרכבים למועצות הדתיות? שאלה בעייתית ואני אסביר גם למה. אל תסביר לי את הבעיות בהליך. אתה עובד במשרד ממשלתי, אתה צריך לעבוד עם איזה שהם יעדים ומדדים. יכול להיות שלא תעמוד בהם, זה בסדר, תבוא ואז תסביר את ההסברים. מה היעד שאתה קובע לעצמך? עד מתי אתה ממנה 130 מועצות דתיות? ארבעה חודשים, ארבע שנים, 12 שנה? מה היעד למינוי? אנחנו מאוד מקווים שבעוד ארבעה חודשים אנחנו נוכל לומר שעשינו צעד גדול בעניין הזה. העניין הוא שאם אנחנו מסתכלים היסטורית - - - אתה כבר מסביר לי את ההסברים על איך לא תעמוד ביעד, ואני אומר עוד פעם, יכול להיות שתבוא ותגיד,

עשיתי 90% מהיעד, הנה ההסברים שלי, אבל תציבו יעדים. תגיד, זה סד הזמנים. אתה כבר מסביר את ההסברים למה לא תעמוד ביעד שאתה עוד לא קבעת אפילו. לא, לא, אני לא אמרתי שאני לא אעמוד ביעד. אני אמרתי שאנחנו מתכוונים לעמוד ביעדים שלנו בעוד ארבעה חודשים,

אתה מסרב להגיד שזה היעד.

אז עוד ארבעה חודשים יהיה מינוי הרכבים. מבין הממונים במועצות הדתיות, כמה ממונים יש סך הכול וכמה מתוכם נשים? לדעתי בשיחת טלפון קצרה אפשר לבדוק את זה. יש מספר נשים, אני כבר יכול לומר עכשיו. סביר להניח שהמספר הזה ילך ויגדל. אני מבקש שני מספרים: כמה ממונים סך הכול יש כרגע? כמה מתוכם נשים? זה גם לא השר שלך. היום הממונים הם ב-100% ממונים,

אין היום הרכבי מועצות דתיות מאחר וכולם - - - כמה ממונים יש סך הכול? יש 130 ממונים כיום. כמה נשים מתוך ה-130 ממונים? אני לא יודע לנקוב בדיוק במספר. הממונים זה שניים לדעתי, אז צריכים להיות 260 ממונים,

אנחנו מדברים בעיקר על ממוני - - - שלמה, הפלוס בזום, שאתה נמצא במשרד כרגע. אנחנו ממשיכים את הדיון. תוך כדי תעשה טלפון, שני טלפונים, תחזור עם מספר,

יש X ממונים, מתוכם כך וכך נשים.

לא מספר מסובך, לא איזו בקשה מורכבת, נראה לי. אני אחזור אליך בעניין הזה. עורך דין יגאל עם-פז ממשרד המשפטים.

אני רוצה להתייחס לנקודה שהעלה שלומי וגם שעלתה פה לגבי מה הסנקציה שמוטלת על רשות מקומית שלא משתפת פעולה, אז הסנקציה הזאת היא באמת נקבעה בחוק. מבחינת ההליך של הרכבת מועצה דתית, השלב הראשון, השר פונה לכל הרשויות המקומיות ואומר להם, תציעו בבקשה מועמדים מטעמכם למכסה שלכם. השלב הזה כבר נעשה. בעצם נעשתה פניה של השר לכלל הרשויות המקומיות וכרגע הכדור הוא אצל הרשויות המקומיות. מה קורה אם הרשות המקומית לא משתפת פעולה? אז החוק קובע לנו: "לא הציעה הרשות המקומית לשר מכסת מועמדים למועצה תוך 30 יום מיום שנשלחה אליה דרישת השר, נשלחת דרישה נוספת", ואז ממתינים עוד 15 יום ואם גם אחרי הדרישה הנוספת הרשות המקומית לא מגיבה, אז קובע החוק שהשר רשאי להציע את מכסת המועמדים שנועדה לרשות המקומית, וזו סנקציה מאוד חריפה מבחינת הרשות המקומית. מתי היא ננקטה? היא לא ננקטה בגלל באמת החומרה שלה. לא יותר חמור שאזרחים לא מקבלים שירות? מונו סדר גודל של פחות מ-50% ואתה אומר לי, באף אחד מהמקרים לא ננקטה הסנקציה שבא השר ומינה הרכב. למה? עכשיו יש שר חדש, חובת ההוכחה עליו. אנחנו מקווים שאכן הדברים יעשו לפי איך שהחוק קובע. בכל המקרים שבהם הרשויות תציע מועמדים, זה עדיין לא סוף ההליך. עדיין יש המשך להליך ואחרי זה יש שלב של חוות דעת הדדיות. בודקים שכלל ההרכב תואם את הפילוח הסיעתי, שהוא ייצוגי, בודקים את ההתאמה של כל חבר וחבר לשמש חבר מועצה דתית, בדיקת עבר פלילי, כל הבדיקות שנעשות על ידי הלשכה המשפטית, ואחרי זה אם יש הסכמה, אז ההרכב הזה עובר לאישור ופרסום ברשומות. אם אין הסכמה, אז יש ועדת שרים שהיא הגורם המוסמך, ועדת שרים לענייני מועצות דתיות. היא הגורם המוסמך להכריע במחלוקות. מתי היא התכנסה לאחרונה? לדעתי ארבע-חמש שנים. מי חבר בה? זה נציגים של ראש הממשלה, שר הפנים והשר לשירותי דת. היא הוקמה בממשלה הזאת כבר? למיטב ידיעתי לא. אתה מבין, אתה מדבר איתי על ועדת שרים שלא הוקמה, שהפעם האחרונה שהיא התכנסה זה לפני חמש שנים. היא עדיין לא נדרשה כי עדיין לא הגענו לשלב הזה. אדוני היושב ראש, ברגע שזה יגיע לשלב הזה, אני מניח שהוועדה תכונס ואנחנו נעמוד על זה שהיא תכונס אם יהיו מחלוקות. עורך הדין שגיא אגמון מחדו"ש, בזום, ואחריו אלעד קפלן בזום, מעתים. תודה רבה אדוני היושב ראש. אני מודה לאדוני היושב ראש על השאלה כי יש לנו את הנתון הזה. התשובה היא שעד 2018 כשהיו ממונים שמונו במקום מועצות דתיות שלא הצליחו להתכנס לפי החוק, אז היו שבע נשים שהיו אז כ-6% מהממונים, אבל כמו שהוסבר כאן, מאז שפוזרו המועצות הדתיות המשרד לשירותי דת מינה עוד כ-60 הרכבים, כלומר 120 ממונים מתוכם יש אישה אחת, הגברת אליאן לוגסי מנתיבות. כבר העניין הזה מקומם. כשזה נעשה כבר היו ההנחיות של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כבר היה הנוהל שעוגן בחוזר מנכ"ל של המשרד לשירותי דת, כבר הממונים הזמניים האלה שאנחנו רואים שמוארכים כל פעם בעוד ארבעה חודשים ועוד ארבעה חודשים, כבר היו צריכים לעמוד בדרישה של 50% נשים. אין שום סיבה שזה לא יהיה כך, ואם רק אישה אחת הצליחו למצוא, אז זאת תעודת עניות וזה אומר שהמשרד לשירותי דת מצהיר מצד אחד שהוא מחויב למינוי נשים ומצד שני בפועל, שהדברים בידיים שלו ורק שלו, הוא לא עושה מזה שום דבר. הבעיה השנייה ועל זה כתבנו בנייר העמדה שלנו אבל חשוב להציג את זה, פחות מה קורה באותן מועצות שיוקמו לפי החוק כי הן יוקמו והמשרד לשירותי דת לא יאשר אותן, במוקדם ובמאוחר הבעיה תיפתר. יש לנו גיבנת שאנחנו נושאים עשרות שנים והמשרד לשירותי דת עוצם את עיניו ולא מתמודד איתה, ואלה ממונים שמונו, חלקם עוד בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, קיבלו מינוי בלתי מוגבל בזמן. עכשיו השר מתחייב, זה מהלך נכון וראוי ומצוין, שכל הממונים האלה עכשיו יוחלפו בידי מועצות נבחרות כמו שהחוק מחייב. סליחה, כמה ממונים? הם אותם אנשים משנת 2000? החוק אומר, תוך שנה אחרי שיש בחירות לרשויות המקומיות, תמונה מועצה. אם לא מצליחים למנות מועצה, הסמכות עוברת לשר שממנה ממונים. השר ממנה ממונים. לפעמים זה קרה עוד בשנות ה-90' ובשנות ה-80' או בשנות ה-2000 שלא הצליחו להקים מועצה לפי החוק ואז איזשהו ממונה קיבל את התפקיד ומאז לאורך עשרות שנים הוא יושב שם בלי לזוז. אני שואלת את הלשכה המשפטית, אין קציבת כהונה לממונה?

היום כמובן שאנחנו קוצבים את הזמנים במינויים הזמניים. יכול להיות שאת קבעת לארבע שנים ואחר כך ממנים אותו לעוד ארבע שנים ואחר כך לעוד ארבע שנים ואחר כך לעוד ארבע שנים. לא, לא, חשוב לי להגיד משהו אחד. אני מקווה שאנחנו נמצאים היום במקום אחר. מבחינתי, תנו לנו את ההזדמנות. אנחנו בתחילתו של תהליך. אני אפילו מציעה שתכנסו את הוועדה בעוד ארבעה חודשים ותנו לנו את הצ'אנס. ברטרואקטיבית אנשים שיושבים שם כבר 30 שנה? אני יודעת שהייתה תקופה שממונים התמנו ללא קציבת זמן. יש גם כל מיני סטטוסים יוצאי דופן בודדים של ועדות ממונות, אולי גם על זה מדובר אבל כרגע אנחנו במקום אחר. יש לנו הנחיות חדשות. עוד לא הייתה לנו הזדמנות ליישם. אנחנו מתחילים עכשיו תהליך.

חשוב להדגיש שהכול מפורסם גם באתר, בסדר?

אז אפשר גם לעקוב עכשיו אחרי התהליכים. אני מניח שאת יכולה להבין את החשדנות. בהחלט. עוד משהו, שגיא?

קודם כל אני רוצה להגיד שיש לנו את הנתונים האלה במדויק. אם קיבלנו אותם ממשרד לשירותי דת ב-2018, אני יכול להעביר את הקובץ עכשיו לוועדה. א', אני אשמח. כי חברי הכנסת יוכלו לראות בדיוק איפה ומי מונה לאיזה תקופה ויש עשרות רבות של ממונים שאין להם תאריך שבו - - - זה ברור. אנחנו מבקשים מהוועדה לדאוג שאם באותם מקומות שיושבים הממונים הוותיקים האלה לא יצליחו להקים עכשיו מועצה נבחרת ויש הסתברויות טובות מאוד שזה יקרה, כי זה לא מקרה שבאותם מקומות לא הצליחו להגיע לפשרות ולהגיע להסדר. צריכה להימצא הדרך שעל אותם ממונים גברים שתמיד זה שני גברים כמובן, שיחליפו אותם וגם על אותם מקומות תוחל הדרישה שיהיו גבר ואישה. זה משהו שבינתיים המשרד לשירותי דת לא מתמודד איתו, משרד המשפטים לא מתמודד איתו וחייבת לבוא קריאה לזה מהוועדה.

נמצאת איתנו בזום בתיה כהנא דרור? כן, בבקשה בתיה. קודם כל תודה רבה שאתה מעלה את הנושא החשוב הזה. בעניין הממונים, האם משרד המשפטים יכול להזכיר האם יש קריטריונים? האם יש איזשהו סוג של רגולציה כיצד השר בעצם ממנה? מי הם האנשים המועמדים הראויים להיות ממונים? כיוון שאנחנו רואים פה מהנתונים שזאת ברירת מחדל שעושים בה שימוש נרחב מאוד, האם יש קריטריונים? זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה שנוגעת גם לבחירת נשים בהרכבים וגם לבחירת נשים כממונות, זאת השאלה האם יש עידוד ופרסום וקריאה לנשים להגיש מועמדות הן למועצה הדתית בתור הרכב והן כממונות בתוך המועצה הדתית, שהרי כאשר יש הנחיה מהסוג הזה שהיא בעצם באה לתקן איזה אפליה מאוד ותיקה, ואנחנו רואים שבפועל זה לא קורה. אנחנו רואים שבמועצות שהיה צריך להיות 30% נשים, יש אישה אחת, יש שתי נשים. אנחנו רואים שזה לא קורה. כיצד יש חובה על השר לצאת בקריאה לפרסם קריטריונים איזה נשים הן ראויות ויכולות להציע את עצמן כמועמדות להיות בהרכב או לחילופין כממונה? כאשר הנשים הללו מציעות את עצמן, כיצד נבחנת גם המועמדות שלהן? הייתי שמחה לשמוע את הנציג של משרד המשפטים בעניין הזה. אני מדגישה שיש חובה במקרים כאלה כאשר יש הנחיה, ייצוג הזה של 30% תהיינה נשים, חלה חובה על פי חוק שיווי זכויות נשים לעודד ולקרוא לנשים להגיש מועמדות. אני הייתי שמחה לשמוע איך זה מתבצע בפועל. כן, בבקשה, ואחריך אלעד קפלן. אני אתייחס לנקודה השנייה ואני אשאיר לדינה להתייחס לסוגיה של אופן מינוי הממונים והוועדה שיש אצלם ותנאי הכשירות. אני אתייחס לנקודה השנייה של פניה יזומה לעידוד נשים לכהונה במועצות הדתיות. התייחסנו לזה במסגרת סיכום הדיון שהיה אצלנו. נכתב בסיכום הדיון שאם מצליחים בלי קול קורא, אם מצליחים לאתר נשים מתאימות למועצה הדתית, למשל שהסיעות מציעות מעצמן, מציעות מועמדות נשים שהן ראויות ומתאימות לתפקיד, אז לא מתעורר כל קושי ולא צריך לפרסם קול קורא, אבל כתבנו שאנחנו לא נסתפק באמירה שניסינו לחפש נשים אבל אף אחד לא הציע והשר לא מצא נשים. מבחינתנו שקידה ראויה לאיתור נשים במקרה כזה שאף אחד לא הציע, זה כן צריך לכלול גם פרסום מודעה. היה ופורסמה מודעה ואף אחת לא ניגשה, אף אחת לא הציעה, נתמודד עם הבעיה הזאת, אבל אנחנו עוד לא שם ולכן מבחינתו אם אנחנו יכולים להגיע לתוצאה שהסיעות בעצמן מציעות את המועמדות, אז מה טוב.

אז צריך ללכת לשלב השני שהציעה עורכת הדין בתיה כהנא דרור. באופן המינוי שבו השר ממנה את המינויים שלו יש קריטריונים, יש נוהל? מה התהליך? זה בעצם הרכב ייצוגי. בעצם הוא אמור לתת ייצוג לכלל הסיעות בהתאם לחלקן. לא, ההרכב שממנה השר. נניח שהסיעות מינו את הרכבן, לשר יש 45% מהנציגים.

אבל גם 45% של השר, הוא לא יכול למנות אנשים שהם לא קשורים ליישוב עצמו, לרשות עצמה. כלל ההרכב צריך לתת ביטוי למליאת הרשות הקומית. זה כתוב בחוק וגם הפסיקה קבעה את עקרון מבחן הסיעתי כמבחן לייצוג הרכב המועצה הדתית.

נגיד שיש לנו רשות מקומית שיש בה 11 חברים ויש שם שלושה נציגים של שלושה חברים במועצת הרשות המקומית, של מפלגה פלונית, אז במועצה הדתית צריך להיות אותו חלק יחסי.

אם נניח שאנחנו שבעה חברים במועצה הדתית, אז צריכים להיות שני חברים מקרב המועצה הדתית ומאותה מפלגה, וזה לא משנה אם זה נציגים של השר וזה לא משנה אם זה נציגים של הרשות המקומית. בסופו של דבר הסך הכול צריך להיות בהתאם לפילוח הסיעתי, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על מועצה דתית שזה גוף ייצוגי. הוא אמור בסופו של דבר לבטא את הציבור באותה רשות מקומית, לכן גם חלק מהחשיבות שאנחנו רואים לייצוג נשים, בסופו של דבר שים הן 50% מהאוכלוסייה ולכן הן גם צריכות לקבל ביטוי גם בהרכב המועצה הדתית. אוקיי. אלעד קפלן מעתים. תודה רבה על הדיון החשוב הזה. אני חושב שהדברים המרכזיים בעניין החשיבות של מינוי מועצות דתיות נבחרות שישקפו את כלל הציבור, כבר נאמרו. אני כן רוצה להוסיף דגש על כך שמינוי חברי מועצות דתיות שישקפו את החברה ויהיה בהם ייצוג הולם לנשים, זה ממש כבשת הרש של הממסד הדתי. אנחנו רואים מחקר שפורסם על ידי מחלקת המחקר של הכנסת לפני שנה, שפערי הייצוג של נשים בתוך הממסד הדתי הם גדולים מאוד בהשוואה לכלל המגזר הציבורי. זה הולך מהרבנות הראשית, אפילו במשרד לשירותי דת, בבתי הדין הרבניים וגם במועצות הדתיות עצמן והדבר הנגזר ממספר סיבות, בין היתר משום שתפקידים שמתמנים על ידי הדין הדתי חסומים בפני נשים ולכן נשים נאלצות להסתפק רק בתפקידים אזרחיים שפתוחים להן, למשל חברי ויושבי ראש מועצות דתיות, אבל גם בגלל שהקריטריונים לרוב נקבעים ברף מאוד גבוה. חברי מועצות דתיות זה תפקיד התנדבותי וחשוב מאוד שיהיה שם ייצוג הולם שישקף את כלל החברה, אבל חשוב שנשים גם יקבלו שכר הולם ותפקידים בעלי סמכות והשפעה בתוך הממסד ולכן הדיון צריך להתקיים בעיקר על תפקידי יושבי הראש והממונים שמתמנים על ידי המשרד לשירותי דת וגם לבחון את תפקידי העובדים בתוך המועצות הדתיות, שגם שם על פי בדיקות שלנו יש פערי שכר משמעותיים ופערים משמעותיים בקרב האנשים שמקבלים את ההחלטות על מדיניות המועצה הדתית בכל עיר ועיר. חשוב קודם כל לפתור את הייצוג בקרב המועצה עצמה אבל זה חייב לבוא לידי ביטוי גם בתוך עובדי המועצה ובפערי השכר, ועל אחת כמה וכמה בקרב השוויון והייצוג המגדרי בקרב יושבי ראש המועצות הדתיות. תודה.

עוד מישהו שביקש לדבר ולא קיבל את רשות הדיבור?

יש לך את הנתונים או שאת סומכת ידך על הנתונים שאמר - - - ? אני פונה לעורכת הדין דינה לפידות. לא, אצלי אין את הנתונים. אנחנו מנסים להסתכל קדימה ולא אחורה.

אני רוצה להתחיל עם הדברים שאמר הדובר האחרון,

העובדה שבאמת בפני נשים התפקידים הדתיים חסומים, בהרבה מאוד מובנים, הלכתית. תרבותית, לא הלכתית. מקבל את ההערה. תקנו אותי אם אני טועה, לא נתקלתי ברבה עירונית, אבל דווקא בגלל זה צריך להיות להן ייצוג ביתר בכל המקומות האחרים שהם ציבוריים או ברמת מינויים ברשות הציבורית. אני הייתי מצפה שדווקא בגלל שנשים כל כך מופלות לרעה בכל המערכת הדתית האורתודוכסית, יש מקום שבמועצה הדתית שהיא מינוי ציבורי, שהיא מינוי על ידי רשויות מנהליות בכלל, שם תהיה העדפה מתקנת מעבר לאחוזון באוכלוסייה. אגב, זה היה מייצר את האיזון ההולם בין הממסד השמרני לבין היכולת למצוא את האיזון, וזה היה משפיע גם למטה כלפי עובדי ועובדות המועצה הדתית. אם בהרכב המועצות הדתיות למשל, 60% היו נשים, היינו במקום אחר, אבל כשיש שני רבנים אורתודוכסים שצריכים למנות 10% מהנציגים שלהם למועצה הדתית, אני יכול לנחש מי יהיו הנציגים.

גם בתור הממסד הזה של שני הרבנים, אני ראיתי את הנוהל. גם צריך לקבוע מה קורה כששני הרבנים רבים ומה קורה כשהמועצה רבה. הליך המינוי של ההרכב הוא פשוט רע מיסודו. אני חוזר אולי לנקודת שורש העניין שאותה אני אומר, זאת העמדה ואין בלתה. המועצות הדתיות צריכות להיות מחלקה לשירותי דת ברשות המקומית. אז יחולו עליהן כל הכללים המנהליים שחלים על הרשויות המקומיות, השירות שיינתן לאזרח יהיה שירות טוב יותר, העלויות שיעלה למשלם המיסים יהיו נמוכות יותר והביורוקרטיה גם תהיה קטנה יותר כי יהיו פחות אינסטנציות בתוך התהליכים האלה. זאת הצעת חוק שאני הנחתי אותה כבר בכנסת ה-20 וגם בכנסת הזו אני מתכוון להגיש ולקדם אותה. אני חושב שפה, לפחות משיחות שהיו לי עם ראשי רשויות דתיים, אגב, גם הם אומרים. אני עוד לא פגשתי ראש רשות שאומר, אני מעדיף שזה יהיה במועצה דתית. הרשויות המקומיות מעדיפות את זה, האזרחים מעדיפים את זה. אני חושב ומרשה לעצמי להגיד שגם מי שעוסק ברמה המנהלית מעדיף את זה, אז אני מבין שיש אינטרס לכמה אנשים להשאיר את המנגנון שהפך להיות מקום לעניינים פוליטיים כאלה ואחרים אבל השירות שהאזרח מקבל הוא פשוט פגום מיסודו. זה ככותרת וזה גם הקריאה שלי לממשלה. תעשו שינוי. אם שר הדתות באמת רוצה לעשות שינוי,

אני מעביר את זה להיות מחלקה ברשות המקומית. יפתור 90% מהבעיות שאנחנו מדברים עליהן,

שנית אני אומר, ונכון שזה לא נוגע לשר הזה אבל זה בהחלט נוגע. זה סך הכול המשכיות של הממשלה הקודמת בוודאי במשרד הדתות. העובדה שב-2018 מונו 120 ממונים ומתוכם רק אישה אחת, אני חושב שזה אולי הנתון הכי זועק לשמיים מבחינת חוסר מנהל תקין. פשוט לא יתכן. לא יכול להיות שממנים 120 ממונים ורק אישה אחת והדבר הזה עובר בשקט, וזה לא קרה לפני 100 שנה,

לאחרונה, מה שאומר שהוועדה הזאת תצטרך לעשות את הפיקוח על הנושא של הליך המינוי המועצות הדתיות מאוד הדוק, אני כבר אומר את זה. אנחנו שאבנו בלחץ את האמירה שיש יעד למשרד תוך ארבעה חודשים. אנחנו נקיים כאן דיון מעקב בתוך ארבעה חודשים ככל שלא נהיה במערכת בחירות. נקיים כאן דיון מעקב על המינוי ונרצה לדעת כמה הרכבים מונו, כמה לא מונו וגם החלוקה המגדרית בתוך ההרכבים. הרכב ה-45%, 45% זה בחוק?

אוקיי. אני אבקש לתקן את החוק ולהגיש הצעת חוק שמתקנת, שקובעת שבכל אחת מהמכסות יהיה חייב להיות ייצוג הולם, זאת אומרת, במועצה צריך להיות ייצוג הולם, במינויים של המועצה, במינויים של השר ובמינויים של הרבנות המקומית. כל אחת מהם יצטרך למנות ברמה של ייצוג הולם. בתיקון זה לא 30% אלא 50% ייצוג הולם, בהשראת מה שאמרתי בפתח הדיון. אני מבקש מהמשרד ובהנחיות הפנימיות שלהם קציבת כהונה לממונים. אם יש ממונה הוא יכול לכהן עד שתי קדנציות. אני חושב שזה נכון לגבי כל התפקידים הביצועיים. שתי קדנציות רצופות זה משמעותי, מלמעלה עד למטה ובוודאי בממונים שכאלה. אני שואל את הממ"מ, נתונים על חלוקת העובדים/ות, רמות שכר בתוך המועצות הדתיות, יש לנו את זה מהממונה על השכר או שאני צריך לדרוש? כן, יש נתונים מהממונה על השכר. כיום לפי דעתי הנתון הכי מעודכן הוא מ-2017.

אנחנו נקיים בנפרד דיון כאן על התפלגות העובדים/ות בתוך המועצות הדתיות, בבתי הדין הרבניים ובבתי המשפט ואז נראה קצת איזושהי תמונה, ואני מדבר על העובדות, לא על דרג שיפוטי. מעניין לראות כמה עובדות יש במערכת בתי המשפט הממלכתית, כמה עובדות יש במערכת בתי הדין הרבניים וכמה עובדות יש ברשות. אני קורא לשר ואני נותן לו, לפחות בראיה שלי, קנס. אני מאוד מקווה שאנחנו נראה בעוד ארבעה חודשים מצב אחר שבו מונו הרכבים בכל המועצות הדתיות. אני כן הייתי מבקש מהמנכ"ל ומהשר לשנות את ההנחיות שלהם ל-50% נשים. זה חלקן באוכלוסייה. זה המינימום שאפשר לדרוש במצב שבו נשים מופלות לרעה מדי רבנן, מה שנקרא. דווקא במקרה הזה של מינויים, 50% נשים במועצות הדתיות בהחלט יהיה בשורה שיכולה לצאת מהמשרד לשירותי דת. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:23.